בוקר טוב. אנחנו מתחילים בישיבת ועדת החינוך כאן בכנסת. הישיבה משודרת באתר ועדת החינוך, שנכנסים אליו דרך אתר הכנסת, ועוד דקה יעלה גם בפייסבוק שלי.